הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1/22 וכלה בהצעת חוק פ/211/22: הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון,

התש"ף 2019, מאת חברי הכנסת יעל גרמן ואיתן

תאר לעצמך, היפותטית, חבר הכנסת גולן, שהמצב היה הפוך, שהוא היה יורה כדור גומי לעבר השוטרים. הם היו מחכים שנה וחצי כדי למצוא אותו? תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת יועז הנדל, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת שחאדה. איפה הוא? איננו. קורה. חבר הכנסת שחאדה, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לצערי אנחנו עוד פעם נאלצים לדבר על נושא האלימות והפשיעה בחברה הערבית. כנראה שצריך להדגיש כל פעם מחדש שביטחון אישי וביטחון קולקטיבי הם זכות יסוד, זכות של כל אזרח במדינה, זכות שהמשטרה, אמורה להגן על כל האזרחים. אנחנו היינו עדים גם בשבוע האחרון לעוד מקרי אלימות ומקרי רצח שהיו בחברה הערבית, ואנחנו מקיימים מול משרד ראש הממשלה כאן בירושלים אוהל מחאה, עם שביתת רעב של ועדת המעקב העליונה של האזרחים הערבים בישראל והרשימה המשותפת והרשויות המקומיות. עוד פעם, צריך להדגיש שטיפול באלימות, בפשיעה, פירושו טיפול כללי, פיתוח, ושינוי יסודי בקרב החברה הערבית. כי מקורות האלימות והפשע מגוונים, לא רק סכסוכים או ארגוני פשיעה, לפעמים מסיבות פשוטות ושטותיות נגרמים מקרי רצח ואלימות. אנחנו דורשים מהממשלה שתבוא, אם תבוא בתקופה הקרובה, תוכנית פעולה וטיפול יסודי בפשיעה בחברה הערבית. זה כולל,

פיתוח כלכלי, טיפול ברשויות המקומיות, תקציבים, תוכנית מיוחדת במערכת החינוך, תוכנית דיור ומרחב ציבורי בחברה הערבית. כל הגורמים הללו משפיעים על פשיעה, וזו דרישתנו המרכזית. נמשיך לעקוב ולפעול ולדרוש עד אשר הממשלה תחליט ותיישם את התוכנית הזאת.

ואנחנו מצפים לתמיכה מכל חברי הבית.

תודה, חבר הכנסת שחאדה. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני.

אני שכחתי להגיד מה הכותרת של הנאום שלי: מג"ב ירו בגב.

חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לברך את ראש הממשלה, שהיום המטוס שלו אולי המריא לטיסת בכורה אבל השירותים החברתיים במדינת ישראל הולכים ושוקעים ומתמוטטים. הפעם הזו אני אנצל גם את העובדה שיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון פה ואבקש את יושב-ראש הוועדה לקיים דיון דחוף אצלו בנושא של אי-תמיכה או אי-העברת שכר למרכזי חוסן בדרום. שלושה חודשים הילדים בלי טיפול. מי שאמור לטפל בחרדה של הילדים בגלל המצב הבלתי-אפשרי שם לא מקבל משכורות. הם עובדים שם על בסיס הרוח ההתנדבותית. ועל אותו משקל, מה שקורה במערכת הבריאות, אדוני היושב-ראש. היום הייתה פה בדיחה שכולה על חשבון הציבור: החליטה ועדת הכספים להעביר 40 מיליון שקל סיוע חירום למערכת הבריאות לטיפול בעומסים במיון, במחלקות, להיערכות מיוחדת לחורף. זה אפילו לא מתחיל לדגדג את מה שהמערכת הזו צריכה. זה כמו חצי כדור אקמול לחולה סופני. ולא זו אף זו, אדוני היושב-ראש, ובזה אסיים, שכחו לעדכן את כל הנוכחים שלא רק שהסכום הפעוט הזה לא יספיק לכלום, בדרך עומדת להגיע הצעה לחיתוך תקציבי במשרד הבריאות בגובה 270 מיליון שקל. זה דבר שהוא מוטרף לחלוטין. אפשר וצריך לטפל בבעיות החברתיות הללו, למרות המצב הפוליטי הנוכחי.

אדוני גם הגיש שאילתה דחופה, למיטב זיכרוני, על מרכזי חוסן, ואפילו אישרתי אותה. אז ביום רביעי נשמע את התשובה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, זה היום השני ששובתים אלפי תלמידי גן בתחום המועצה האזורית אל-קסום בדרום, בכפרים אום בטין וביר אל-משאש, ביר אל-חמאם ואל-פורעה, משום מה, בגלל סכסוך כספי בין המועצה לבין משרד החינוך. בתחילת שנת הלימודים הייתה שביתה של 20,000 תלמידים בערך שבוע או עשרה ימים עד שמשרד החינוך הכיר בצורך לפצות את המועצה ולשלם לה את החוסרים בתקציב. לצערי הרב הנושא הביורוקרטי נמשך עוד ועוד, והתלמידים מאתמול כבר בבית. אני קורא לשר החינוך הרב פרץ ולמנכ"ל משרד החינוך אבואב להיכנס בעובי הקורה וללחוץ כמה שיותר שהסוגיה הזאת תיפתר בהקדם האפשרי והילדים יחזרו לספסל הלימודים.

תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לפני עשרה ימים נמצאה מרים פרץ, נערה בת 17 בלבד, כשהיא ללא רוח חיים. היא נפטרה משימוש בסמים קשים וגופתה נמצאה בביתו של גבר כבן 55 בבית צפאפא. הטרגדיה הזו הייתה ידועה מראש, הרווחה ידעה, המשטרה ידעה, בית המשפט ידע, האם צעקה, זעקה והתחננה בעבור מסגרת שתיתן לילדה שלה מענה הולם. היא בכתה. היא בכתה ואמרה שמדובר פה בפיקוח נפש, אבל למדינת ישראל לא היה מקום בעבורה. וכעת לכולם יש הסברים ותירוצים מדוע הם בסדר. משרד הרווחה, משרד החינוך, משטרת ישראל, בתי המשפט, אף אחד לא אחראי ואף אחד אינו אשם. מאות ילדים כאלה מסתובבים ברחובות ללא מענה וללא טיפול הולם. אולי כעת המוות המזעזע והמיותר הזה יגרום לנו לשנות את השיטה. במקום להעלות אין-סוף תירוצים, הגיע הזמן לתת מענה לילדים ולנוער שלנו, לייצר מסגרות הולמות ולצמצם את זמני ההמתנה לקליטה במוסדות הקיימים.

תודה, חברת הכנסת ינקלביץ'. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה,

ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבריי להנהגת הציבור הערבי שובתים זה היום השני מול משרד ראש הממשלה במחאה על טיפול המדינה באלימות ובפשיעה בחברה הערבית. משבר הפשיעה והאלימות לא היה איתנו תמיד, בעשור האחרון חווינו צונאמי של אלימות וצונאמי של הרג. אני פוגש עוד ועוד אזרחים ערבים שמספרים איך לפני עשור לא הכירו אלימות ביישוב שלהם, והיום יש ברחוב פשע מאורגן, פרוטקשן וירי. אבל הצונאמי הזה הוא לא תופעת טבע, הוא תוצאה של מדיניות אפליה והזנחה. היכן שהערבים לא מקבלים משכנתה, שם יפרח שוק אפור. איפה שאין תעסוקה, שם יעסקו בפשע. איפה שמבריחים נשק מהמשטרה ומהצבא, שם הוא יגיע לעבריינים. עשור נתניהו היה מתנה לפשע המאורגן בחברה הערבית, מתנה שגבתה את חייהם של כמעט 80 בני אדם השנה, ולצערי המספר הזה גדל. אני קורא לכל חברות וחברי הכנסת להצטרף אלינו בדרישתנו למהלכים משמעותיים שיבלמו כבר עכשיו את המשבר, שכרגע רק הולך ומחריף.

תודה, חבר הכנסת כסיף. חברת הכנסת יעל גרמן,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת מתן כהנא. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, אתמול נרצחה אסתר אהרונוביץ', בת 70, ממושב תלמי אליהו. האישה ה-13 שנרצחה השנה. אני רוצה לקרוא את שמות כל הנרצחות: לילי פרג, בת 54, ופרחיה סרוסי, בת 63, שנרצחו במנדוסה שבארגנטינה, איה מסארווה, בת 23, מבאקה אל-גרבייה, סיואר קבלאוי, בת 20, מאום אל-פחם, דיאנה אבו קטיפאן, בת 18,

סוזאן ותד, בת 39, מבאקה אל-גרבייה, נג'לאא אלעמורי, בת 19, מלוד, ויויאן קמינסקי, בת 65, מלוד, זינאב מחאמיד, בת 83, מאום אל-פחם, אלמונית, בת 60, מבני ברק, אמינה יאסין, בת 35, מהמועצה המקומית ג'דידה-מכר, מיכל סלה, בת 32, ממוצא, והאחרונה שנרצחה, כאמור, אסתר אהרונוביץ'. היום העבירו סוף-סוף את התקציבים שהיו אמורים לעבור כבר לפני שלוש שנים לתוכנית למניעת אלימות במשפחה. אני מאוד מקווה שבמיידית יתחילו במשרדי הממשלה לפעול כדי למנוע את הרצח הבא. תודה לחברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת מתן כהנא,

ואחריו, חברת הכנסת קרן ברק. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועד עובדי רשות האכיפה והגבייה כבר משבית במשך שבועיים את הרשות. הממונה על השכר באוצר הציע להם הסכם חדש, שגם בחלומות הכי ורודים שלהם הם לא היו יכולים לקבל. דרישת האוצר בתמורה היא חמש שנים ללא שביתות והסכמה לא להתנגד לשינויים בנוהלי עבודה. מסתבר שמי שמונע את הפסקת השביתה זה ההסתדרות, שפשוט מפחדת לאבד את הכוח שלה. הנפגעים מהשביתה הזו הם למשל נשים חד-הוריות גרושות, שלא מצליחות לקבל את דמי המזונות שלהן, עובדים עם משכורות נמוכות שיש להם עיקולים על המשכורת, שלא מצליחים לטפל בעיקולים האלה, ועוד. אז לכל מי שחושב שההסתדרות מגינה על החלשים, אני מציע לחשוב על זה שוב. תודה לחבר הכנסת מתן כהנא. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.

אני רק רוצה להזכיר שוב את השם של אסתר אהרונוביץ', הקורבן ה-13 של רצח בתוך המשפחה. אבל לא על זה רציתי לדבר. אני גרה בתל אביב. ליד הבית שלי, את גם גרה שם? אני מתגוררת כבר 26 שנה באותו אזור. ליד הבית שלי במשך 18 שנים היה בית קפה שהפך להיות ממש מוסד תל אביבי ונקרא Movieing/DVD. בהתחלה היה שם למעלה, עוד היינו שוכרים קלטות ו-DVD כשעוד לא היו כבלים. הייתה קומה אחת עם בית קפה, ובקומה שנייה השכרות DVD. עם השנים, כשכבר הפסיק ה-DVD, בעצם המקום הפך להיות בית קפה שלם. בקומה העליונה היה ממש WeWork,

והיא הייתה מלאה באנשים שישבו ועבדו על לפטופים. ביום חמישי האחרון ה-DVD נסגר, אחרי 18 שנה. מקום שעבד 24/7. הוא היה פתוח עוד כשהייתי לוקחת את הבן שלי לבית הספר בבוקר, קונה קפה, וכשהייתי חוזרת בלילה אחרי כל האירועים,

02:00, אצלנו בליכוד יש אירועים עד מאוחר בלילה, עדיין מלא. המקום, שהיה פתוח 24/7, מלא עד אפס מקום, נאלץ לסגור השבוע את דלתותיו. אני שואלת: מה אנחנו יכולים לעשות? אני כולי צער שזה קרה לפני שנבחרתי לכנסת, כי אני כאן, אני גם אמרתי לבעלים של המקום, בדיוק בשביל הדברים האלה. לא יכול להיות שמקום כל כך הומה מאדם, כל כך מצליח, נאלץ לסגור את דלתותיו. מה זה אומר על שאר המקומות הפחות-מצליחים? זה מצבור של כל כך הרבה קשיחות ורגולציה, ומצב שבו המדינה פחות שמה לב לפרטים הקטנים. עוד חוק ועוד חקיקה, הכול למען ציבור מסוים, אבל זה פוגע בציבור אחר, שאלה העסקים הקטנים. בית קפה, מבחינתי, שייך למגזר העסקים הקטנים. מגזר העסקים הקטנים הוא מנוע הצמיחה הגדול ביותר של מדינת ישראל, ועליו אנחנו צריכים לתת את הדעת. כשנותנים קנס,

אני קוראת לו קנס, של 20% על עובדים אריתריאים, וצריך לשלם את זה רטרואקטיבית, שש שנים אחורה, אין גוף שיכול לעמוד בנטל הזה.

שש שנים אחורה, 20% מס. כשמעלים את השכירות בכל שנה עוד יותר אי-אפשר לעמוד בזה.

ואני חושבת שכולם צריכים להירתם בדיוק בשביל המקרים האלה, כדי שעוד Movieing כזה לא ייסגר. תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

ואחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אמש נרצחה אסתר אהרונוביץ'. ב-2014 היה צוות שהכין תוכנית. ב-2017 הממשלה, הממשלה הזאת, שגם יובל שטייניץ חבר בה, קיבלה החלטה לממש את התוכנית. ב-2018, אחרי אירוע קשה, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לפה, לירושלים,

אני אחראי, אני אטפל. הוא לרגע התבלבל: יושב-ראש הוועדה לענייני אלימות הוא השר ארדן,

אנחנו ב-2019. בשבוע שעבר חבר הכנסת מרגי, חבר הכנסת טיבי ואנוכי הגשנו הצעה דחופה לסדר-היום. עמד פה השר גלעד ארדן ואמר: אנחנו מטפלים. אז היום הועברו 20 מיליון ש"ח מתוך 50 מיליון שצריכים לעבור בתוכנית של 250. קיבלנו עכשיו את הרשימה של מה שעבר עד עכשיו. זה מראה מהם סדרי העדיפויות האמיתיים. אלימות כנגד נשים אינה בתוכם. זה עלה היום כי אתמול היה רצח, ואני שואל:

אז אני פונה מפה לשר העבודה והרווחה, שקוראים לו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו: שיתפנה מעיסוקיו האחרים המאוד-מאוד חשובים ויטפל במה שצריך לטפל. תודה, חבר הכנסת סגלוביץ'. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עמר בר לב. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני רוצה לדבר על משהו שמוגדר כחד-פעמי אבל האמת היא שהוא נצחי ובלתי מתכלה. אני מדברת על הפלסטיק החד-פעמי, שהפך למכת מדינה. ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם, יש לנו שיא עולמי בצריכת כלים חד-פעמיים לנפש, 4 מיליארד בשנה. זה בלתי נתפס המספר הזה. לאחרונה אנחנו מוצפים בגל של הודעות משמחות על עוד ועוד רשויות מקומיות שמכריזות על הוצאת הכלים החד-פעמיים מגני הילדים ומבתי הספר, עם המצטרפת האחרונה והחשובה,

זה טוב וחשוב שהרשויות המקומיות מתעוררות, במיוחד כשהשלטון ישן. לכן הגיע הזמן שגם אנחנו כאן בכנסת נפעל למען הסביבה, נקשיב לקולות העולים מן השטח ונקדם חקיקה בנושא שתגביל את הצריכה של החד-פעמיים. סקר שנערך לאחרונה מראה שרוב הציבור תומך במהלך כזה, בחקיקה כזאת, 57%. זה יהיה קצת קשה במציאות הפוליטית הקרובה,

ולכן אני קוראת לך, אדוני יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין: קדם עוד שלב ביוזמה החשובה של כנסת ירוקה והוצא את הכלים החד-פעמיים מן הכנסת. גם אתם, חבריי חברי הכנסת, אנא תנו דוגמה אישית בלשכות שלכם ותוציאו את הכלים החד-פעמיים, למען ישראל ועולם טוב יותר.

תודה. אצלי בישיבות בלשכה כבר לא מחלקים כלים חד-פעמיים. בבקשה, חבר הכנסת עמר בר לב. אחריו, חבר הכנסת איתן גינזבורג. אדוני היושב-ראש, הגזענות לא מפסיקה להרים את ראשה המכוער, והפעם בחסות רבנות העיר קריית גת, שדרשה מעובדי מפעל קייטרינג ממוצא אתיופי להוכיח את יהדותם למרות קביעתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שבימים אלה מציינים שש שנים לפטירתו, שאין לפקפק ביהדותם של יוצאי אתיופיה. למרות זאת, הרבנות בקריית גת מחליטה, ולא בפעם הראשונה, לעשות דין לעצמה ולפעול בצורה גזענית כנגד בני אדם, יהודים בני העדה האתיופית. אני רוצה לברך את מועצת הרבנות הראשית על החלטתה מהיום כי אסור לבצע הליך בירור יהדות לאדם בשל מוצאו או בשל צבע עורו.

תודה, חבר הכנסת בר לב. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הבוקר נודע לנו על חקירה משטרתית בפרשת שחיתות שבה נחקרים ממש בשעות אלה עובדי מדינה, אנשי עסקים, עורכי דין ונבחרי ציבור בשלטון המקומי. הכותרות הן כמובן: שחיתות בשלטון המקומי. אני מגיע מהשלטון המקומי. כיהנתי כחבר מועצה, כיושב-ראש ועדת תכנון ובנייה, כסגן ראש עיר, כראש עירייה. אני מכיר היטב את הפעילות של ראשי רשויות מקומיות ושל עובדי השלטון המקומי ואני אומר לכם שמדובר באנשים שפועלים מתוך תחושה של שליחות אמיתית ומבצעים את העבודה שלהם ביושר. אז דווקא היום אני מבקש לומר שהשלטון המקומי הוא לא שלטון מושחת. זה לא אומר שאין במערכת, כמו כמעט בכל מערכת, כאלה שמועלים ושוברים את הנורמות. ראינו לצערנו מקרים כאלה גם בשלטון המקומי, אבל גם במשרדי ממשלה, ברשויות אכיפת החוק, ברשות המיסים, בבנקים, אפילו במשטרה ובצבא,

המקרים האלו לא מעידים על הכלל ואסור לראות בהם כמייצגים את כלל המערכת, ולהכתים את כולה. צריך להילחם במעשי שחיתות ולא להרפות. ראוי שגם הפרשה הזאת תיחקר עד תום ושיועמד לדין מי שנמצא כחשוד מרכזי בדבר הזה, אבל חשוב וראוי לא פחות, דווקא היום, שנביע אמון, את האמון שלנו, באנשי השלטון המקומי ונחזק אותם.

תודה, חבר הכנסת גינזבורג. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אדוני, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת רם בן ברק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם השבוע אני אקריא את שמות ההרוגים בשבוע שחלף בתאונות הדרכים: ביום שני האחרון, 28 באוקטובר, בערך באותה שעה שעמדתי כאן, באותו מקום, והקראתי את שמות ההרוגים, נהרג בתאונת אופנוע בנתיבי איילון יאיר כהן, בן 46,

ביום שלישי, 29 באוקטובר, נהרג ילד בן 12 לאחר שהתהפך עם הטרקטור שעליו נסע סמוך לכפר הבדואי ביר הדאג' שבנגב,

30 באוקטובר, נהרג רוכב אופנוע נוסף, בן 52, לאחר שהתנגש בעמוד סמוך לקיבוץ עין גב שבצפון, למוחרת, יום חמישי, 31 באוקטובר, שוב נהרג רוכב אופנוע,

בן 26, גם הוא איבד שליטה והתנגש בעמוד סמוך לאצטדיון הכדורגל בראשון לציון, באותו היום בשעות הערב נהרג רוכב אופנוע נוסף, הרביעי ב-72 שעות, הוא נסע בכביש החוף, עלה על חתיכת פלסטיק, איבד שליטה, גם התנגש בעמוד,

ב-2019, שעוד לא הסתיימה, נהרגו כבר 53 רוכבי אופנוע. 39 נהרגו ב-2018, וכבר אנחנו עם 53 ב-2019, וזה הולך ומחמיר, הולך ומחמיר. משרד התחבורה והגופים האמונים על בטיחות בדרכים חייבים להתמקד באופן עמוק ברוכבי אופנוע ובכלל ברוכבי הדו-גלגלי, וגם בנושא ציוד הבטיחות שהם לובשים והחובה ללבוש אותו, גם בכבישים, גם בתשתיות הדרך, בחינוך ובלימוד הנהיגה.

בואו נפסיק את ההרג המיותר הזה.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני, אני פונה לשר החקלאות, נתבשרנו היום כי אתה תומך בהצעתו של שר הכלכלה לביטול המכס והמכסות ליבוא חמאה למשך שישה חודשים. אדוני שר החקלאות, האם אתה מודע לעובדה שהמחסור בחמאה נובע מחוסר תקציב של מועצת החלב לייבוש חלב? להזכירך, היטל מועצת החלב ירד מ-4.7 אגורות ל-3.7 אגורות, מה שלאורך זמן גרם לחוסר תקציב ולא מאפשר שימוש בשומן, כי פינוי עודפי אבקת החלב הרזה יקר מדי.

שקלת להחזיר את היטל מועצת החלב לקדמותו, מה שייצר השפעה קטנה ביותר על מחיר החלב ולא יגרום להפסדים לחקלאים הישראלים, ואספקה סדירה של חמאה במחיר מפוקח לכל עם ישראל? אדוני השר, אופן ההתנהלות הזה מוביל לייבוש מועצת החלב ולא מאפשר לה לבצע את תפקידה,

אספקת חלב וחמאה באופן סדיר ובמחיר סביר לכלל ישראל. תודה, חבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, אני רציתי קצת להרחיב את מה שחברי עמר בר לב אמר כאן על מה שקרה בקריית גת. אנחנו אומרים: שני חברים, או יוצאי אתיופיה, ואנחנו לא אומרים את השמות שלהם, בגלל שגם את אותו רב לא עניינו השמות שלהם, עניין אותו צבע העור שלהם. יש מה שנקרא בירורי היהדות. זה גוף שנועד לעזור לאנשים שיש איתם בעיות, או שאיבדו תעודות, או שאיפשהו בכספות בברית המועצות לשעבר יש תעודות שלא הגיעו, אז יביאו ויוכיחו את יהדותם. לצערי הרב, בהרבה יותר מדי מקרים הוא שולל יהדות מעולים חדשים, או אפילו מאנשים ותיקים. באשר לברכות לרבנות הראשית על זה שהזדרזה ואסרה,

לצערי הרב רבנים בהרבה מקומות עושים מה שבא להם. הרבנות הראשית לא מהווה שום שוט. אנחנו מכירים רבנים, שבניגוד לעמדת הרבנים הראשיים, אני רק יכול להזכיר את הרב עמאר ואת הרב קוק מרחובות, שהרב קוק מרחובות, למרות מה שאמר הרב עמאר, לא הכיר בגיורים גם של הרב דרוקמן בדברים האלה. לכן, מי שאני רוצה לברך פה זה את בית המשפט העליון. הרבנות הראשית ידעה שביום חמישי הולך להיות דיון בג"ץ על האפליה הבלתי-נסבלת הזאת ולכן היא הזדרזה להגיד שהוציאה הנחיה. הלוואי שההנחיה הזאת תקודם, ואז בזכות אותם שני עובדים מסורים נתקדם כולנו,

תודה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אלון שוסטר. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התמונה של תהל בת החמש שוכבת על הרצפה קפואה מפחד בעת האזעקה בשדרות נחרתה בליבי, ואני מאמינה שגם בליבותיכם. המציאות הביטחונית מורכבת, וייקח זמן לעצב פתרון לטווח ארוך, אך הנזקים הנפשיים של תושבי עוטף עזה דורשים מענה מיידי. מרכזי החוסן משמעותיים ביותר בסיוע לתושבים כולם, ובעיקר לילדים ולבני הנוער שחרדות וטראומה הפכו לחלק בלתי נפרד מחייהם, אך עובדי מרכזים חשובים אלו לא מקבלים משכורת זה תקופה ארוכה. הייתכן? המדינה השתגעה? עד אנה מגיעות האטימות וחוסר הרגישות? על כולנו להקים קול צעקה גדולה. התושבים בעוטף ימשיכו לשלם את מחיר המצוקות הנפשיות עוד שנים רבות. מדינת ישראל זקוקה להנהגה אמיצה, נחושה ומקצועית, למען חיים נורמליים לתושבי עוטף ישראל.

תודה, חברת הכנסת פרומן. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת גדי יברקן. נמשיך מהנקודה שאורלי סיימה בה. ביום שישי, ערב שבת, הצטרפתי לארוחת ערב של חבר'ה מקיבוץ מפלסים, הקיבוץ שלי, שהלכו בשביל ישראל, עבור ישראל. בשלהי הארוחה הביפרים, או האפליקציות רוטטות, הצבע האדום נשמע, והנחשים האדומים של כיפות ברזל עפים לשמיים ומתנגשים ברובן, פרט לאחת, של הרקטות של הרוע מעוטף עזה. בחבורה שהיינו היו שלושה או ארבעה ילדים בני 8 עד 12, ילדה בת 8, ילד בן 10, נערה בת 13-12. שלושתם, ורק הם, אגב, הוכרעו נפשית על ידי הסיטואציה. היינו רחוק, ראינו את זה ממרחק של קילומטרים, בלב השקמה, ליד רוחמה. הילדה הצעירה מיררה בבכי, נצמדה לאבא שלה, הילד הקטן כנ"ל, והנערה דיברה על הכלב שנשאר במפלסים, אבל בעצם הלב שלה היה מרוסק.

שעוסקת בתחום הזה במרכזי החוסן,

בשער הנגב, עשתה את מה שצריך לעשות. אחת הסיבות שבגללן אני מקווה שבני גנץ יצליח להקים ממשלה זה כדי שיהיה ברור שלצד העוצמה הצבאית, שהיא נחוצה כדי להכריע את הטרור, אנחנו נמשיך במורשתו של רבין, שהתחייב להפוך כל אבן כדי להרגיע את האזור, כדי לאפשר חיים נורמליים כאן במקום. זה ייעשה בכוח הנשק אבל זה ייעשה גם בחוכמה מדינית, בשיפור תשתיות, ביוזמות מדיניות דיפלומטיות, לטובתנו ולטובת הילדים ברצועת עזה.

תודה, חבר הכנסת שוסטר. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, הנואמים לפניי דיברו על הגזענות בקריית גת, ברבנות הראשית, מיהו יהודי ומיהו לא יהודי. אני רוצה לאתגר את שני הרבנים הראשיים, הרב יוסף והרב לאו. אני מאתגר אותם מולי, מיהו יהודי, ואני מוכן לספור אישית שבעה דורות. אם הם סופרים שבעה דורות, אני אספור 14 דורות. אם הם יספרו 14 דורות, אני מוכן לספור 28 דורות. קודם כול, שהרבנות האורתודוקסית הקלאסית תפסיק להשתמש בשם נוצרי, אורתודוקסי, רפורמי או קונסרבטיבי, כשאני מציג את עצמי כישראל. ועל כן, אני לא יודע על איזה יהודים ויהדות אנחנו מדברים. עם ישראל חזר לארצו מכל קצוות העולם, ולהגיד היום: אתה פחות יהודי בגלל הצבע שלך, תוציא לי את הציצית שלך, גודל הכיפה שלך, אני חושב שאנחנו הולכים לאבדון. מה שקרה בקריית גת הוא קו אדום שכולנו כחברה צריכים להעמיד באמת לנגד עינינו ולהגיד לאן אנחנו הולכים מכאן. אני רוצה להגיד שהיום, עם כל הפרדוקס במה שאני הולך להגיד, היום זה שש שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף,

שעמד כנגד כל הסחף הזה והחליט את מה שלנו היה ידוע מראש, שביתא ישראל הם ביתא ישראל, ואנחנו צריכים להילחם בגזענים קודם כול, ואחר כך בגזענות בחקיקה. תודה לחבר כנסת יברקן. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יועז הנדל. כבוד היושב-ראש, בעיה גדולה ובקשה אישית ממך. הבעיה הגדולה זה שחלאס, נמאס להציג בכנסת כל יום עוד ארגון או עמותה או תוכנית שנפגעים כי הממשלה לא מתפקדת. אפשר לחשוב שמישהו פה סובל מעבודה קשה. אנחנו בתקופה כזאת של בחירות פעמיים, ואולי שלוש פעמים, אין עומס גדול על חברי הכנסת, כל שכן על הממשלה, וכל יומיים יש בעיה. היום לא נתנו תקציב שהשר הבטיח למסיבות חנוכה לילדים, 24 שקלים תשלומי רשות שהוא לקח על עצמו לספוג בוועדת חינוך קודמת. עמותות קורסות, עמותות של חינוך ורווחה וקהילה, ומתיישבים צעירים שעושים פרויקטים מדהימים מחכים לתוספת תקציב שניתנת כל שנה, והיא לא תינתן השנה. אז במקום שיטת שמיכת הטלאים והסלמי ושכל אחד יעלה פה על בעיה של 10 מיליון שקל, כבוד היושב-ראש, בואו נקבל החלטה והצעה לסדר-יום דחופה שכל שר בממשלת ישראל יעמוד במליאה ויגיד איך הוא מונע פגיעה בתוכניות ובסוגיות בשנים כאלה של בחירות, כשבשנת 2020 עדיין התקציב לא ברור והעמותות האלה לא יקבלו כסף אם אין תקציב ברור, תוספתי ומוגדר. בואו נבקש מהשרים,

להציג לנו תוכנית חירום למניעת פגיעה בעמותות ובגופים הקטנים. שר שרוצה תוספת תקציבית, הוא מגיע לוועדה,

עמותה של חצי מיליון שקל, ש-100,000 שקל ממנה מתעסקים בילדים ונוער בסיכון, לא יודעת להגיע לוועדה ולא תקבל את התוספת. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת ביטון. חבר הכנסת יועז הנדל, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עודד פורר.

אני מקווה שאני לא בניגוד עניינים. אני רוצה לדבר על נושא שקרוב לליבי, מילואימניקים. תראו, מה שמיכאל אמר זה מדויק. יש קושי עם הנוכחות שלנו ועם היכולת שלנו להרכיב ממשלה, של כולנו, ומדינת ישראל בתקופה זמנית כבר יותר מדי זמן, וכולנו צריכים לקחת על זה אחריות. אבל אחרי שזה נאמר, לא יכול להיות שקבוצה כמו המילואימניקים, שבסוף זה זן הולך ונכחד, אני לא יודע כמה מכם מכירים, גם הגנרלים שלנו, לדעתי, לא עשו הרבה מילואים אלא היו בסדיר, קבוצה כזאת, דווקא היא תיפגע. וזה לא משנה איך, וזה לא משנה מה הנסיבות, וזה לא משנה התהליך. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך שבו הקבוצה הזאת, דווקא היא, סובלת מפגיעה, פה בהוצאות נסיעה, שם מתהליך כזה ופה מתהליך אחר. הקבוצה הזאת, בעיניי, היא התמונה הכי טובה של ישראל היפה, ועל כולנו לטפח אותה ולדאוג לה, וזו קבוצה שהיא קודם כול סמל. בניגוד לנאומים שנשמעו לא מזמן באיזה ערב תמיכה בראש הממשלה, שמאלנים וימנים, דתיים וחילונים הולכים ביחד, וכתף אל כתף משרתים כדי להגן על המולדת. זה אי השפיות האחרון של מדינת ישראל. וכדי לקיים את אי השפיות הזה צריך קודם כול ערכים, אבל אחרי זה גם לדאוג לפרטים הקטנים. הפעם זה הוצאות נסיעה, בפעם הקודמת אלה היו תנאים אחרים, מחר זה טופס. זה התפקיד שלנו, ואין אחרים.

תודה, חבר הכנסת יועז הנדל. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחריו, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת רויטל סויד. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לדברים שתיארו פה, קצת ממה שעובר על תושבי הדרום בעקבות האזעקות החוזרות ונשנות, אני כן רוצה להעלות נושא אחד שהממשלה כן יכולה לפתור, ולפתור בקלות,

דיברה קודם חברתי קרן ברק על מצוקת המסעדות. יש מסעדות גם בעוטף עזה. כשנתנו את הפיצויים לבעלי העסקים בעוטף עזה החריגו את המסעדות והן לא קיבלו שום פיצוי. ניהלנו על זה כמה דיונים בוועדת הכספים. בסופו של דבר, לפני הבחירות ראש הממשלה ושר האוצר הוציאו איזשהו מתווה פיצויים, שלא אושר מסיבות כאלה או אחרות, וירד אחורה בגלל טעמים משפטיים או חוסר יכולת לשלוט במשרדי הממשלה. עברו הבחירות, נגמרו הבחירות, אפשר לתת את הפיצוי הזה לבעלי העסקים. צריך להבין, אדוני היושב-ראש, מסעדה סובלת לא רק מאזעקה שהיא אזעקת אמת אלא גם מאזעקת שווא. ערב שיש בו אזעקת שווא, באותו הרגע נגמר האירוע, אף אחד כבר לא מגיע למסעדה, כל מה שהוכן שם נזרק לפח. השכר למלצרים משולם ופדיון אין למסעדה הזו. אני פונה מכאן גם לראש הממשלה, גם לשר האוצר: תפעילו את הסמכות שלכם על פקידי הממשלה, ותעבירו פשוט את מה שאתם החלטתם שאתם רוצים להעביר, אותו קול קורא ששבוע או שבועיים לפני הבחירות היה חשוב לכם לפרסם אותו ולהגיד. הינה, אני אומר פה: לא תהיה פה מחלוקת של קואליציה אופוזיציה, כל הבית הזה יתייצב מאחוריכם ואף אחד לא יגיד שזה פוליטי. את התקציב הזה שהקציתם לעניין, פשוט תעבירו. אנחנו נעשה את זה במסלול ירוק בוועדת הכספים, כמו שאומרים. תודה לחבר הכנסת פורר. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, כשקורה אירוע טרור,

כולנו פה מזדעקים, מתלכדים, ובצדק. אבל כשנרצחת אישה, ואולי יש לומר עוד אישה, והיום זאת הייתה אסתר אהרונוביץ', זיכרונה לברכה, כולנו כואבים, זה ברור, אבל לא עושים את הדבר המתבקש שחובה עלינו לעשות: לקום ולראות שאנחנו נמצאים בטרור, טרור של אלימות נגד נשים. אין-ספור פעמים עמדתי פה ושם ובוועדות, ונאמתי על אלימות נגד נשים, על העובדה שצריך להפסיק את הטרור הזה ועל העובדה שיש תוכנית לאומית להתמודדות עם אלימות במשפחה והכסף לא עובר, ולא בגלל שזו ממשלת מעבר או בגלל שאנחנו בבחירות אלא פשוט בגלל שלא מעבירים את הכסף. אז הגיע הזמן לראות שעוד שבוע, כל שבוע אישה אחרת מתווספת למעגל הטרור הזה. אין פה ימין, אין פה שמאל, זה לא פוליטי. אני קוראת לראש הממשלה: כמו שאתה מכנס קבינט ברגעים קשים, כך תדאג להעביר את התקציב לתוכנית שכבר מזמן מונחת על השולחן.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לנאומי בכורה.

הוא חבר הכנסת יאיר גולן. בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, ככל עמיתיי חברי הכנסת החדשים אני עומד כאן נרגש ומלא בתחושת יראה ותודה על הזכות שניתנה לי להמשיך ולשרת את מדינת ישראל ואזרחיה, ועל הזכות לשאת בפניכם את נאומי הראשון. נא הרשו לי להציג את עצמי, קצת את קורותיי, ויותר מכך את עקרונותיי. נולדתי בראשון לציון, בן לאבי גרשון, עליו השלום, יליד גרמניה, אלוף משנה בחיל הקשר ותעשיין, ולאימי רחל, תיבדל לחיים ארוכים ובריאים, ילידת הארץ ומצאצאי העלייה הראשונה. התגייסתי לצנחנים ב-1980, ומאז ועד לסיום שירותי לחמתי בכל הגזרות. פיקדתי על פעולות ומבצעים, נפצעתי, אימנתי, חינכתי, ובכלל, לא חוויתי רגע דל אחד. כיום אני גר בראש העין, נשוי לרותי, אהבת נעוריי, אב לחמישה בנים נפלאים, ששניים מהם היו קצינים קרביים במבצע צוק איתן, ומקווה להיות לסבא במהלך כנסת זו. נקווה שזו סיבה נוספת להימנע מבחירות בטווח הזמן הקרוב. להלן פרטי תעודת הזהות הערכית שלי: ראשית, אני יהודי. אני יהודי, וביהדות שלי יש היסטוריה, ביהדות שלי יש מורשת, יש מוסר יהודי, ויש אפילו פולקלור יהודי. אין ביהדות שלי אמונה בהשגחה פרטית, אין ביהדות שלי קיום תרי"ג מצוות,

אני יהודי טוב שבזכות חייו כאן, במדינת ישראל, יכול לחוות חיים יהודיים מלאים, עשירים, מגוונים ובטוחים בעצמם. אין סכנת התבוללות ביהדות שלי, ואפילו אם ייקלטו כאן עוד כמה פיליפינים, נפאלים או גנאים היהדות שלי לא תאוים. היהדות שלי היא יהדות של ייעוד, ויהדות של תכלית, והיא אחת: להרבות טוב בארץ ולהוות לעולם מצפן מוסרי, כי זו בעיניי תכלית קיומו של עמנו עתיק הימים, זו יהדות של חמלה, סובלנות וסבלנות, יהדות של צדק, של שוויון ושל שלום, זו יהדות שאין בה שנאת הזר, אין בה התנשאות, אין בה הסתגרות, אין בה חוסר ביטחון ואין בה פסיביות של הגלות, זו יהדות גאה, בטוחה בעצמה, אינה חוששת מגיוון, אינה יראה את המחלוקת. אינה רדופה, וגם אינה רודפת, זו יהדות יוזמת ופועלת, עושה, לעיתים שוגה, אך לעולם מתקדמת. אני ציוני. אני מאמין בצורך המתמשך לקומם את העם היהודי בארצו המתחדשת ולקבץ נידחיו. אני מאמין כי ללא מורשתנו הכרוכה בארץ זו לא הייתה קמה מדינת ישראל. אני מאמין בזכותנו על כל הארץ, זכות שאינה תלויה בהסכמות של אחרים, זכות שאינה מותנית בהחלטות או"ם. אני מאמין במדינת ישראל שבה יש רוב יהודי מוצק, זכות שיבה ליהודים בלבד ושוויון אזרחי מלא לכל האזרחים, בלי הבדלי דת, גזע או מין. אני ציוני, ולכן נשבעתי ליטול את גורלי בידי, להיות פעיל, לא לשקוע בחידלון אונים, לא להסכין עם פטאליזם ולא להתרפק על העבר. בגלל היותי ציוני איני יכול להסכים עם רעיון הסיפוח של מיליוני פלסטינים, זה אסון המתרגש על פתחנו. את הארץ הזו, לצערי,

ולמעשה היא כבר מחולקת חלקית. בינינו לבין הפלסטינים חייב להיות גבול ברור. בעניין זה אל לנו להיות תלויים בהסכמות או ביוזמות חיצוניות. לעצמנו אנו חייבים להגדיר חזון, לקבוע קווי פעולה, ליטול יוזמה ולעשות, ונדרשת עשייה עצומה. ברמת הגולן, אוכלוסייה דלה, הנגב טרם הופרח, הפערים החברתיים הולכים ומתרחבים, משאבי הארץ מידלדלים, המוסר בירידה, כן, בירידה. הגניוס היהודי, אולי דווקא בגלל תקומתנו, בסכנה. אני קורא לאנשים הצעירים והנמרצים במדינתנו: חזרו לציונות, חזרו להגשמה. הובילו, הנהיגו, תיזמו ושנו.

אתם אזרחי ישראל הצעירים, אתם חייבים לחולל את המהפכה הציונית החדשה. בעידן שבו מדינות בכל העולם המערבי מדממות ערכית עצמן לדעת, היו אתם לאלה הנותנים משמעות ותוכן לחיים בארצנו, ולמען כל תושביה. שלישית, אני אוהב חירות. איני יכול לדמיין עצמי חי חיים שאין בהם חירות. לא חזרנו לארצנו על מנת להיות בה עבדים. שעבוד היה לנו בשפע כשהיינו מפוזרים בין אומות העולם. מי שאוהב חירות חייב לאהוב את הדמוקרטיה, כי רק משטר דמוקרטי יכול להבטיח חירות. מי שאוהב את הדמוקרטיה צריך לדעת להילחם על קיומה, על ביטחונה ועל שגשוגה. דמוקרטיה משגשגת היכן שיש מעמד ביניים מבוסס ואיתן, דמוקרטיה משגשגת היכן שנשמר האיזון בין הרשויות, דמוקרטיה משגשגת היכן שמוסדות המדינה זוכים לכבוד והערכה בגין יושרם, הגינותם ועשייתם הנמרצת למען כל האזרחים וכל הקהילות, דמוקרטיה משגשגת היכן שהכרעת הרוב אינה הופכת לעריצות הרוב, ודמוקרטיה משגשגת היכן שזכויות האזרחים וחובותיהם מתמלאות בהתמדה. דמוקרטיה, לעולם מבוססת על הסכמה, וההסכמה ההתנדבותית הזו עושה את הדמוקרטיה לכה שברירית, כה קלה לרמיסה. על ההסכמה הזאת אנחנו חייבים להילחם, כי לעולם יהיו כוחות אנטי-דמוקרטיים, כוחות שוללי חירות, שיעשו שימוש בכלי הדמוקרטיה על מנת לקעקע אותה עצמה מתוכה, אם מסיבות של תועלת אישית, אם מסיבות של רווח פוליטי, אם מסיבות אידיאולוגיות, ואם ממה שנתפס כרוח הזמן, מעין אופנה בין-לאומית ממארת. כוחות כאלה קיימים כיום בקרבנו, ועלינו לשלב זרועות, להילחם על ההסכמות ולהיאבק בגורמים שוללי הדמוקרטיה, אם תאבי חירות אנחנו. לבסוף, אני לוחם. כל חיי הבוגרים הייתי לוחם. איני נרתע מקשיים, איני נבהל מכישלונות, איני חושש מנסיגות, איני מפחד מהלא-נודע, ואני נלחם על מנת לנצח. הייתי בכל המקומות הנכונים ללוחם בארבעת העשורים האחרונים. פיקדתי על רבבות, ופקודיי עדיי כי עשיתי זאת באמונה, במסירות,

ואם להיות לרגע לא צנוע, אף בכישרון לא מבוטל, אני בהחלט גאה על כך. היום יש כאלה העושים הכול על מנת להשמיצני, ואני אומר להם: לא תצליחו. אני מביא עימי יושר ואמת של לוחם, אני מביא עימי עדויות של ריבוא פקודים, חברים ומפקדים כי עשיתי כל שלאל ידי על מנת לשרת את מדינת ישראל באופן המסור והטוב ביותר, וכך אמשיך. עשיתי את מלאכת הלחימה באופן נחוש, אמיץ ומוסרי, כי רק כך ניתן לשמור על צדקת הדרך ועל טוהר הנפש. ומי שחושב אחרת, כנראה אינו בקי באמת במלאכת הלחימה והפיקוד, ורק לשון רוממה וריקה מתוכן בפיו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכל חברה יש כוחות שמרניים וכוחות שוחרי קדמה, כוחות מתרפקי עבר וכוחות צופי עתיד, כוחות שחזונם מעוגן היטב לקרקע וכחות החיים בעולמות מנותקים. לכולם יש מקום, אך ברוח הציונות המעשית, ברוח הציונות של פשרה נחושה ושל עשייה נמרצת, אני קורא לכם, ידידיי ורעיי חברי הכנסת: בואו נפעל יחדיו, בואו נקים ממשלה, אפילו ממשלת מיעוט עם תמיכה מותנית כזו או אחרת מבחוץ, אם אין ברירה, בואו נעשה את מה שעם ישראל מצפה לו ומייחל לו, והוא שינוי כיוון. לא יעלה על הדעת שנלך לבחירות נוספות. זה לא מה שהעם רוצה, זה לא מה שהעם צריך, וזה בזבוז מובהק של כספי ציבור, ציבור שאנו מתיימרים לפעול לטובתו. בואו נילחם יחדיו על מה שמדינת ישראל באמת צריכה: ממשלה שוחרת טוב, ממשלה שמרגע שתכונן, תעשה הכול לטובת כל אזרחי ישראל, בלי הבדלי דת,

מקום מושב או מגדר, ממשלה שאינה פועלת כנגד מוסדותיה שלה אלא מתקנת, מחזקת ומרוממת אותם, ממשלה שמרגע שתכונן, תחדל מההסתה, תחדל משיסוי, תנהג כבוגר אחראי, מכיל, ישר דרך, נקי כפיים, ארך אפיים ורב-חסד. באתי למשכן החשוב הזה על מנת לעסוק בדמוקרטיה פעילה ועל מנת לעשות את הדבר הנכון תוך נאמנות מוחלטת לזהותי כפי ששטחתי אותה בפניכם. אני מאחל לכולנו עשייה פורייה ואיכותית בכנסת העשרים-ושתיים, ומייחל לכך שתהא זו כנסת ארוכת ימים ורבת-פעלים. תודה לחבר הכנסת יאיר גולן. כדרכנו, דקת הפסקה. לאחר מכן, חברת הכנסת הוותיקה אורנה ברביבאי תברך את החדש.

חברת הכנסת ברביבאי, נא לעלות לדוכן. חברי הכנסת

בבקשה, חברים, נא לשבת, כולל בעל השמחה, ואנחנו נשמע את דברי חברת הכנסת אורנה ברביבאי. הוותיקה. כן, הוותיקה, כפי שציינתי. חברים, נא לשבת. יש לי את הכבוד לברך את חבר הכנסת האלוף במילואים יאיר גולן. יאיר בן 57, אנחנו בני אותו שנתון, נשוי לרותי, הם הכירו בתיכון. כשהיא באה לבקר את אימא שלו, היא שמעה שהוא נפצע בלבנון, היא באה לבקר ולשאול עליו ומאז הם ביחד. יש להם חמישה בנים: יואב, אוריה,

יהונתן ועילי. גם אם הם לא פה, אני מקווה שהם ישמעו מרחוק את ההערכה הרבה שלי לאבא שלהם. יאיר הוא בוגר תואר ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שני במדיניות במינהל ציבורי בהרווארד. את יאיר אני מכירה שנים רבות מהשירות הצבאי המשותף שלנו,

כיריבה פוליטית, דברים רעים להגיד עליך,

רק דברים טובים. אז נא לסיים ולרדת, אם זה המצב. לא, למה? בבית הזה צריך שייאמרו גם דברים טובים. אפשר לשנות את התרבות. יאיר, כמו שהוא אמר, הוא בן לאבא אלוף משנה. הוא התגייס ב-1980 ובאמת ביצע שירות באופן רצוף בהרבה מאוד תפקידים. אני חושבת שהתפקידים הכשירו אותו להיות מפקד בכיר לא רק בצבא אלא גם בהכרת החברה הישראלית. זה נכון לגבי כלל התפקידים שביצעת, אם אני מסתכלת על אוגדת יהודה ושומרון במשמעות של תווך אזרחי, על כל המשמעות של הסכסוך, אם אני מסתכלת על פיקוד העורף והאתגרים שלנו בחירום, אם אני מסתכלת על פיקוד צפון והיריבים שיש לנו מצפון בכל הסוגיות הביטחוניות האסטרטגיות של מדינת ישראל. אני חושבת שהמסלול שלך הכשיר אותך להיות לא רק לוחם אלא גם פוליטיקאי ומדינאי בסדר גודל שכאשר תקבל החלטות, תדע בדיוק על מה אתה מדבר. יאיר נפצע כקצין צעיר, ואני חושבת שהפציעה הזאת הייתה לא רק בגוף אלא צרבה אצלו את הצורך להטמיע לקחים, ללמוד, להיות איש מקצוע ללא פשרות,

מצאתי נקודת ביקורת, איש מקצוע ללא פשרות במובן הזה שאין אצלך הנחות, ולדרוש את זה גם מאחרים בכל הרמות. לאורך כל השנים,

נהגת לא רק לפקד אלא גם לחנך. אני חושבת שבמובן הזה, הדור הצעיר שהיה תחתיך, גם בשירות הצבאי אבל גם בבית, גידלתם חמישה ילדים, כולם למדו בשדה בוקר,

ותכף אני גם אגיד מילה על בן-גוריון, שאתה מאוד מעריך, באמת מתוך תפיסה שערכים הם רק דרך דוגמה אישית ודרך הרגליים ולא בדיבורים. על זה כתבת בעבר: קיימים שפע של לקחים, אך החשובים ביותר הם הלקח המנטלי והמוכנות הרגשית. אני רוצה לומר לך שמה שנכון היה לשירות בצבא נכון על אחת כמה וכמה לתפקיד או לפוזיציה שלך כפוליטיקאי. וכפוליטיקאית ותיקה תרשה לי להגיד לך, חבר כנסת צעיר, יש פה יחסי ותיקים צעירים, שאותם לקחים נכונים גם לך, ובמיוחד הצורך ליזום, לעמוד על דעותיך, ואת זה לא צריך להגיד לך, אך גם להיות גמיש ולהתאים את עצמך לשינויים, דברים שאתה מדבר עליהם הרבה מאוד פעמים בהקשרים רחבים. אתה אדם ערכי, אמיץ, ישר והגון, אשר פיו וליבו שווים, דעתן עד כדי להרגיז, שמנמק את טיעוניו באופן מלומד, וכאיש שהוא גם ספרא וגם סייפא אין לי ספק כי התרומה הרבה שלך לבית הזה ולאזרחי מדינת ישראל תהיה רבה ומבורכת. אתה מביא לכאן את היכולות הגבוהות שלך, את המנהיגות, את אהבת האדם, את הנחישות ואת הצורך להגן על מדינת ישראל לא רק בשדה הקרב אלא בתחומי החיים השונים. וכמי שמעריך מאוד את בן-גוריון, אני רוצה לסיים בזה שאקריא, אולי לא רק לך,

כפוליטיקאים, את מה שבן-גוריון אמר על פוליטיקה. בן-גוריון כתב: "עליך לדעת", כפוליטיקאי, "מתי להילחם ביריביך הפוליטיים" אני מסתכלת על כל חברי הכנסת כאן בבית, "ומתי להפסיק לזמן מה", אך לעולם, "לעולם אל לך להתפשר בשאלות עקרוניות". את זה לא צריך להגיד לך, אלה דברים שיכולת לכתוב בעצמך. אני רוצה לאחל לך הצלחה, ידידי היקר, ולקוות שנעשה דברים טובים ביחד למען עם ישראל. תודה לחברת הכנסת אורנה ברביבאי. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת אבי ניסנקורן למסור הודעה למליאה, הודעה בלבד, אין צורך בהצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"א 1985, וסעיף 110(א) לתקנון הכנסת, החליטה הוועדה המסדרת על הקמת ועדה משותפת זמנית לתקציב הביטחון, של הוועדה הזמנית לענייני כספים והוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון. הוועדה המשותפת הזמנית תהיה בת 12 חברים, שישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם הוועדה הזמנית לענייני כספים יכהנו חברי הכנסת אורית פרקש הכהן, מיקי לוי, עודד פורר, משה גפני, אורלי לוי אבקסיס, מרדכי יוגב, מטעם הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון יכהנו חברי הכנסת גבי אשכנזי, גדעון סער, יואב קיש, מכלוף מיקי זוהר, יואב בן צור, יאיר גולן. יושב-ראש הוועדה המשותפת הזמנית יהיה חבר הכנסת משה גפני.

תודה לחבר הכנסת אבי ניסנקורן, יושב-ראש הוועדה המסדרת. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים עם נאומי בכורה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אלכס קושניר. בבקשה, אדוני. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי לסיעה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני עומד כאן לפניכם בהתרגשות רבה וביראת כבוד מהמעמד המכובד הזה, ונזכר בילד ההוא בן ה-13, עולה חדש, אחד מתוך מאות אלפים שהגיעו ארצה בתחילת שנות התשעים. הילד ההוא לא ידע מילה אחת בעברית, לא הכיר אף אדם פרט למשפחתו הקטנה, האימא והסבא. הוא ניצב בפני חוסר ודאות מוחלט לגבי עתידו אך היה מלא תקווה, התקווה שהגיע הביתה, שבבית הזה המוצא שלי, ההיסטוריה והתרבות של העם שלי יהפכו למקור לגאווה ולא משהו שמסתירים אותו או מפעילים כוח פיזי כדי להגן עליו. ההתחלה שלי בארץ הייתה לא פשוטה, לא כלכלית ולא חברתית, בעצם כמו אצל רובנו, בני העולים. מייד הפנמתי שכדי לשרוד אני חייב לעבוד במקביל ללימודים בתיכון. זה התחיל בעבודות סבלות אחרי בית הספר והמשיך אצל קבלן לאיסוף אשפה. הייתי מתחיל לעבוד ב-03:30, לפנות בוקר, וב-08:00 הייתי מתייצב לשיעור הראשון בבית הספר. באותם הלילות דבקו בי תחושות של מסוגלות והיעדר מורא לעשות את המוטל עליי על מנת לשרוד, להצליח ולהביא תוצאות. עקרונות אלה שירתו אותי נאמנה במהלך שירותי כקצין ומפקד בחטיבת גבעתי, בשנות עבודתי בשירות הביטחון הכללי ובמגוון התפקידים הציבוריים שעשיתי, ובראשם מנכ"ל משרד העלייה והקליטה. הדרך הארוכה הזאת שעשיתי מנער, בן למשפחת עולים בפריפריה, למשכן המכובד הזה, מחייבת אותי להיות השליח של אותם אנשים פשוטים שלעיתים המדינה מפספסת. אני עומד כאן יחד עם קשישים, גיבורי מלחמת העולם השנייה, ניצולי השואה, שנאלצים לבחור בין אוכל לתרופות. אני עומד כאן יחד עם בני מעמד הביניים,

אני עומד כאן יחד עם המשפחות הצעירות שלא מצליחות להגיע לדירה משלהן, למרות ששני בני הזוג עובדים מהבוקר עד הערב. אני עומד כאן יחד עם ילדי הפריפריה שמתמודדים עם מערכת החינוך ומערכת הבריאות הלא-שוויוניות. המעמד הזה והבמה הזו הם הזדמנות עבורי לשמש להם אוזן קשבת, כתף תומכת, ולהילחם עבורם. לפני 71 שנה הוקמה המדינה היחידה בעולם שמשלבת שני ערכים באופן שווה, יהדות ודמוקרטיה. המשמעות של היותה של ישראל מדינה יהודית היא להוות בית עבור העם היהודי: בית שבין כתליו המסורת היהודית ארוכת השנים תוכל לפרוח בגאווה, להראות את פניה היפות ולחבק כל יהודי באשר הוא, בית שבו אפשר לשלוף ממדף הספרים את היצירות של ביאליק, ש"י עגנון, לאה גולדברג ויצחק זינגר. בית שבו אפשר לדבר עברית, גם אם זה במבטא רוסי, פרסי, מרוקאי או אתיופי. המשמעות של היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית היא שכל אזרחיה, ללא הבדל דת, צבע עור או מגדר, ירגישו שייכים, מיוצגים ומקובלים. מדינה שמכבדת את חופש הפרט, ולא מפלה את אזרחיה בהתאם למידת יהדותם, רמת דתיותם או הזרם הדתי שאליו הם משתייכים. לצערי, האיזון בין שני הערכים האלה מופר. אני לא מצליח להבין איך קרה שקבוצות כוח סחטניות מחזיקות את הנהגת המדינה כבת ערובה. איך הרוב הפרודוקטיבי, שמשרת בצה"ל ומשלם מיסים, הופך להיות דומם, שקולו לא נשמע. איך זכות הציבור לדעת מופרת ללא בושה. הרי הממשלה מרגישה בנוח להסתיר מאיתנו מהו גודל הגירעון בתקציב, כמה חרדים התגייסו לצבא, למה מוחזרות שתי גופות מחבלים לאויב כאשר שניים מחיילינו ושניים מאזרחינו נמצאים גם היום בשבי החמאס. איך קרה שהממשלה דוגלת במדיניות עמימות כלפי אזרחיה, ומפירה מדיניות עמימות כלפי אויביה? איך אינטרסים פוליטיים צרים גוברים על ממלכתיות וטובת המדינה? איך ניהול המדינה הפך לריאליטי ולתחרות בספינולוגיה? אני נמצא כאן יחד עם חבריי בישראל ביתנו על מנת להחזיר את האיזון, להחזיר לראש סדר העדיפויות את האינטרסים של רוב אזרחי המדינה. אני נמצא כאן כדי לקשור בין חובות לזכויות, שכל מי שתורם לביטחון ולכלכלה יתוגמל בהתאם. אני נמצא כאן כדי לוודא שמשרדי הממשלה עסוקים בדבר אחד בלבד, מתן שירות יעיל ורלוונטי לאזרחים. אני נמצא כאן כדי להוציא את המדינה מחיינו הפרטיים, אין צורך לחטט ולחפש חמץ בתיקים בכניסה לבית החולים, יש צורך להבריא את מערכת הבריאות, אין צורך לסגור את המרכולים בשבת, יש צורך לחזק את בעלי המרכולים והעסקים הקטנים האחרים. תכבדו את השבת של תושבי אשדוד,

ותל אביב כפי שהם מכבדים את השבת של תושבי בית שמש,

אני נמצא כאן כדי לוודא שהדמוקרטיה שלנו יודעת להגן על עצמה מפני אויבים גם מבפנים וגם מבחוץ. אני נמצא כאן כי אני מאמין שיש במדינה שלנו מקום לכל היהודים שמפוזרים היום בעולם, ועלינו מוטלת החובה לעשות הכול כדי שירגישו בבית. זאב ז'בוטינסקי אמר פעם שהעולם מתחלק לשני סוגים: העמים שרוצים לגרש אותנו, והעמים שלא רוצים לקבל אותנו. ואני אוסיף בצניעות שעל מנת שלא נצטרך להתדפק על הדלתות של אחרים, בואו נשמור ונחזק את הבית הנפלא שבנינו כאן. חברות וחברים, אנחנו חייבים את זה לדורות הבאים. אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו. גדל כאן דור מצוין,

תאב חיים, ומגיעה לו הזכות לחיות במקום שיאפשר לו לממש את הפוטנציאל שלו. הזכות שלהם זו החובה שלנו.

יברך את חבר הכנסת אלכס קושניר חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה.

אלכס, רומן ביקש ממני כבר לפני שבועיים,

אבל אני ידעתי שאתה תחכה לפרשת השבוע הזאת, כמו שהיא מתחילה: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וכמי שבא לפה, כמו שאמרת, בגיל 13, וכמי שבא לפה לבד,

באת אל הארץ ועזבת מולדת, לפחות גדלת במולדת שהרגשת שהיא המולדת האמיתית שלך. אנשים עם רקע כמו שלך, בגיל כמו שלך, למשפחה חד-הורית, ככה זה במונחים המודרניים, נמצאים על קו פרשת מים ויכולים ליפול ממנו לשני הצדדים: או שמתרסקים לגמרי או שצומחים לגמרי. ומי שקם לעבוד ב-03:30, לפנות בוקר, ואחר כך הולך ללמוד, ברור שבסוף הוא יגיע להיות מנכ"ל משרד הקליטה, ואם לא יהיה לו מזל, גם חבר כנסת. אבל יש דבר אחד שעליו אני לא מסכים איתך, ואני הקשבתי כמובן לכל מילה. אמרת: ובראשם מנכ"ל המשרד לקליטת עלייה. העלייה והקליטה.

סליחה.

זה השם של המשרד. אני ישבתי כאן, אני לא יודע, יש פה שני רמטכ"לים, רב-אלוף בני גנץ, רב-אלוף משה יעלון, אני לא יודע איך הם הרגישו. אני הרגשתי לא נוח. אם צריך להסתכל על כל התפקידים שלך, והסתכלתי על כולם, היית מ"פ בגבעתי. לקחת את זה, ועכשיו אני אומר לנו ברצינות: לבוא לארץ בגיל 13 ובגיל 22 להיות מ"פ לוחם בצה"ל, דוגרי, אני מתרגש עכשיו.

זה לא דבר מובן מאליו. אני חושב שהדרכים, התפקידים שמילאת אחר כך הם כולם תפקידים שבהם זכרת מאיפה באת אבל גם זכרת לאן אתה הולך. זאת אומרת, אלה תפקידים, כמו משרד הקליטה בסוף, כמו הג'וינט באמצע, ואם אתה שואל אותי גם כמו לוחם בגבעתי בהתחלה, של מי שזוכר את העלייה שהתברכנו בה מחבר העמים, ודווקא כמי שהצליח ויצא מתוכה, או נשאר חלק ממנה אבל פרח ממנה, רוצה לעזור לה. אלה התפקידים שעשית. למי שלא יודע, על חלקם אפשר לדבר, על חלקם אי-אפשר לדבר. אתה גם עוד משרת בחלק מאותם מקומות. אבל אני חושב שלהיות גם מנכ"ל משרד הקליטה וגם להיות באותו זמן ראש נתיב זו באמת יכולת מיוחדת. אני צריך לסיים, אז אני חושב, אתה יודע, אספנו קצת חומרים, ומישהו אמר שלהסתכל כמה אתה טוב, או אני אגיד את זה אחרת: פעם כשהייתי מפקד בה"ד 1 הרחקתי צוער בגלל שהוא שינה את רשימת השמירה כדי לדפוק מישהו אחר, הוא לקח את הרשימה באמצע הלילה ושינה. ממה שאני שמעתי, אתה גם שינית את הרשימה, מחקת אחרים כדי שאתה תשמור יותר. ואני חושב שהדבר הזה מעיד עליך, אולי זה סוג של משרת ציבור לדוגמה. ואני רק יכול לומר שאם הפסוק הראשון הוא "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", אז הפסוק השני הוא "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".

תודה רבה. נאום בכורה של חבר הכנסת אסף זמיר. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי וחברות הכנסת, אני מודה לכל מי שנשאר כאן עד השלב הזה, ביום הזה. אני אומנם הושבעתי בכנסת העשרים-ואחת, אבל אני נואם את נאום הבכורה שלי בכנסת העשרים-ושתיים, ויש לזה כמה סיבות. סיבה קטנה היא שדחיתי כמה פעמים את הנאום הזה. למרות שכתבתי הרבה נאומים בחיי ואף פעם לא התקשיתי, את הנאום הזה לא הצלחתי לכתוב, כי הוא על שום דבר. הוא לא קונקרטי לנקודה מסוימת, הוא לספר על עצמך ועל האני-מאמין שלך, וכדי לספר על עצמך ועל האני-מאמין האמיתי שלך לא מספיקות עשר דקות. וכל פעם שניגשתי לזה, ביטלתי. וגם היום אחרי שכתבתי, יש לי שם עשרה עמודים כתובים, אז לפני חצי שעה הסתכלתי עליהם ואמרתי: הם לא מגדירים אותי, אני לא מרגיש נוח איתם. זו הייתה חצי שעה מאוד מלחיצה, בואו אני אספר לכם, חצי השעה האחרונה מהרגע שהבנתי את זה. אבל יש לי פה כמה נקודות שכן היה חשוב לי לומר, כי זה כבוד עצום בעיניי ובשבילי להיות כאן כחבר כנסת, וזו זכות אדירה להיות חבר כנסת מסיעת כחול לבן. אני כל כך גאה להשתייך אליה. המליצו לי לקראת היום הזה לספר על הדברים שאני מאמין בהם ושהם שונים מאנשים אחרים. כשאתה מספר על משהו שונה מבן אדם אחר זה מבדל אותך ובונה לך תדמית פוליטית. אמרתי, אני יכול לספר שעבדתי במרכז פרס לשלום וחיתנתי זוגות פסולי חיתון ותמכתי במאבקים של תחבורה ציבורית בשבת, אבל עניין אותי יותר לספר על דבר שהוא הפוך ממבדל, ובשבילו אני צריך לספר סיפור קצר עליי, והוא שגדלתי בארצות הברית כשהייתי ילד, בנוחות וברווחה. בשלב מסוים אבא שלי החליט שכל המשפחה חוזרת לארץ. הייתי בן תשע והוא אמר שאם נישאר שם עוד קצת אני אהיה אמריקאי ולא אהיה ישראלי. הוא אמר: אני רוצה שנחזור לארץ כי אני רוצה שתלך לצופים ותשמע אריק איינשטיין ותאכל חומוס ביפו ותקנה פסק זמן בקיץ מתוך מקרר בקיוסק. אז בשני הדברים האחרונים הקשבתי לו קשב רב, גם החומוס וגם הפסק זמן, ואני מיישם אותם עד היום, אבל הבחירה הזו נעשתה מבחינתו מתוך ציונות. הוא רצה שנהיה ישראלים והוא רצה שנגדל כאן. לקחתי איתי את מה שלקחתי מארצות הברית, וזה דבר אחד שבעיניי הם עושים טוב מאיתנו, לא אחד, אבל הוא המרכזי: אני למדתי בארצות הברית בבית ספר ציבורי, ובבית הספר הציבורי למדו איתי ילדים יהודים ונוצרים ומוסלמים, דתיים וחילונים, מכל הצבעים וכל הנטיות. כולם למדו יחד, כולם למדו אותו דבר, כל אחד הלך הביתה אחרי בית הספר ואז עשה מה שהוא רוצה. הוא התפלל למי שהוא רוצה ואכל מה שהוא רוצה והתחתן עם מי שהוא רוצה. אבל בבית הספר כולם היו יחד, וזה יצר לכולנו מסגרת אחת של סיפור אחד שכולנו מבינים את גבולות הגזרה שלו. אנחנו לא חייבים להסכים עליו, אפשר להתווכח עליו, אבל היה לו סיפור אחד. ומשם הגעתי לישראל, המדינה שעושה את זה הכי לא נכון בעולם, בעיניי, ופה מפרידים מגיל שלוש את כולם לזרמים שונים. אם אתה ערבי ביפו אתה לומד בגן ערבי ביפו, רק עם ערבים ורק בערבית. ואם אתה חובש כיפה, אתה תלך לבית ספר ממלכתי-דתי, ותכיר רק ילדים חובשי כיפה עד גיל 18. ההפרדה הזו מייצרת חברה שיש בה קבוצות-קבוצות, שנפגשות לאחר מכן בגיל 20 או 22 או 24, לא מכירות אחת את השנייה, מפחדות אחת מהשנייה ובסוף שונאות אחת את השנייה.

פעם, כשהייתי ילד, זה לא היה כל כך נורא. הייתה קבוצה מאוד גדולה של יהודים חילונים והקבוצות האחרות היו קטנות, ולא נורא אם לא יכירו, לכאורה,

אבל היום זה לא המצב. היום אנחנו שבטים-שבטים, ובתל אביב-יפו, כדי להתמודד עם זה, כשהייתי סגן ראש עירייה והייתי מחזיק תיק החינוך, קידמתי פרויקט שנקרא חברותא. חברותא הוא פרויקט שלוקח את כל ילדי בתי הספר מכל הזרמים ומכריח אותם ללמוד יחד, בכיתה ד', בכיתה ח'. בוחרים מקצוע, ובמקצוע המשותף הזה כולם יושבים אחד ליד השני. חשבו שתהיה התנגדות עצומה,

וחשבו שתהיה התנגשות גדולה, ואין התנגשות גדולה, כי כשמכירים בגיל צעיר מספיק אין שנאה מובנית ואפשר ללמוד לחיות ביחד. יש קבוצה אחת שלא הסכימה להיכנס לתוך המיזם הזה. ראיתי שהייתם היום באירוע לציון שש שנים להליכתו, למותו, של הרב עובדיה יוסף, נפגשתי עם מנכ"ל מעיין החינוך התורני, והוא לא הסכים לקחת חלק במיזם הזה: חרדים לא ייקחו חלק,

בתנאים שציינתי, לא משנה מה יהיו התנאים. וזו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי שיש מקום שבו אני מוכן להתפשר והצד השני לא. ונתקלתי בזה עוד כמה פעמים בחיים, תמיד, כמעט תמיד, בין חילונים לבין חרדים. אבל מה שהוכחתי לעצמי שיכול לקרות בעיר תל אביב-יפו, גיליתי בכנסת שעוד רחוק היום. וכשנבחרתי הנה הבנתי כמה עבודה יש לנו לעשות כדי שנוכל בסוף לחיות במשותף, והבנתי את זה גם סביב המשא ומתן הקואליציוני וסביב הניסיון שלנו לייצר אחדות. אמרתי קודם שבכנסת העשרים-ואחת הושבעתי ובכנסת העשרים-ושתיים אני נושא את נאום הבכורה שלי, ואולי בכנסת העשרים-ושלוש נשביע ממשלה. חשבתי איזה פרצוף יש לנו כלפי חוץ אל מול אזרחי מדינת ישראל. אשתי בהיריון מתקדם, חודש שביעי. אנחנו לפעמים מדברים על איך נקרא לה, יש לנו בת. אני רוצה שם רגיל ואשתי רוצה שם לא רגיל. אמרתי לה שלא משנה מה אני רוצה, כי בסוף בחדר הלידה הילדה תיוולד, היא תחזיק אותה בידיים, שתיהן יבכו, והיא תסתכל עליי ותגיד לי: קוראים לה איזמל, אני מרגישה את זה,

ואז יקראו לבת שלי איזמל, לא תהיה לי ברירה, ואני מדמיין לפעמים את היום,

שאני ואיזמל מנהלים שיחה שבה אני מסביר לה למה אבא הושבע בכנסת העשרים-ואחת, נאם בכנסת העשרים-ושתיים ויצר,

בכנסת העשרים-ושלוש. והיא אומרת לי: למה, אבא? אמרתי לה: היה בלוק. והיא אמרה לי: מה, מועדון? אמרתי לה: לא, קבוצה של אנשים שהתאחדו ביחד כדי לא להתפשר על שום דבר גם במחיר של בחירות שלישיות. היא אמרה לי: אני לא מבינה למה. אמרתי לה: גם אני לא הבנתי למה. אמרה לי: אבל זו הסיבה היחידה? אמרתי: לא, היו גם כתבי אישום. אמרה לי: של מי? אמרתי: כל מיני אנשים שהיו צריכים, כדי להקים ממשלה, להסכים ללכת אולי לכלא. הם לא הסכימו, ואמרו נלך לבחירת שלישיות. אמרה: רק זה? אמרתי: אלו שתי הסיבות העיקריות, אני יודע שזה נשמע מוזר. היא אומרת לי: אבא, זה הזוי. אמרתי לה: זה הזוי? קוראים לך איזמל, זה הזוי.

אני מאוד מקווה שהשיחה הזו לא תתקיים לעולם. אני נמצא כאן מספיק זמן ושומע מספיק נאומי בכורה כדי לדעת שכשיורדים פנימה לפרטים, לא למפלגות ולא לתקשורת, יש פה 120 אנשים שיש בהם רוב מוחץ של אנשים שמדינת ישראל חשובה להם באמת ויקרה לליבם באמת ורוב מוחץ של אנשים ישרים שרב המשותף אצלנו על הדברים שאנחנו חלוקים בהם. ואנחנו צריכים ללמוד לעשות כאן חברותא, ואנחנו צריכים להתפשר, כולנו, על דברים שהבטחנו פעם שלעולם לא נתפשר עליהם, כי את האנשים שעומדים מחוץ לבניין הזה זה כבר מפסיק לעניין. הם נהיים ציניים להליך הזה. הם נהיים ציניים כלפי כולנו. אז אני גאה ושמח להשתייך לבניין הזה. אני גאה ושמח להשתייך לקבוצת כחול לבן. אני מאחל לנו ממשלה שתעבוד למען אזרחי מדינת ישראל ודרך הכנסת הזו במהרה בימינו אמן.

בהצלחה. יברך את חבר הכנסת אסף זמיר חבר הכנסת עפר שלח,

תודה, אדוני.

חבר הכנסת זמיר, או בשמך החדש מהיום, אבו איזמל, שהחיינו וקיימנו. אף על פי שיתמהמה, בוא יבוא נאום הבכורה. כשאסף ביקש ממני לברך אותו תהיתי על שום מה, שהרי אנחנו לא מכירים מזמן. הסתכלתי וראיתי שבשנה שבה הוא נולד, חבר הכנסת גנץ, אתה ואני קיבלנו פיקוד על מחלקות בצנחנים. זו הייתה שנה טובה, אבל, וזה נכון שכשאני הייתי בן 39 צרפת הייתה אלופת העולם בכדורגל ובנימין נתניהו הפסיד בבחירות, אז כנראה שבגלל זה. אבל מסתבר שיש בינך לביני עוד משהו שהוא משותף, לא רצית לגלות אותו מעברך, אז אני אגלה אותו: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חבר הכנסת זמיר היה אחיו הבכור של ג'ינג'י, הלוא הוא יורם. אבל הוא כל כך צעיר שהוא אפילו לא יודע שיורם היה אז איזה סוג של מילת גנאי, הוא חושב שזה סתם שם. ולפי מה שקראתי, גילמת את התפקיד "בתנופה ובגרות מעוררות יראה", כתוב באחד מהאתרים.

ואני לא יודע אם אתה יודע את זה, כמי שבגיל 12 שיחק בטלוויזיה עם טוביה צפיר, בערך באותו גיל, אז אני נושא אליך אחוות אנשים שכישרונם התבטא במלוא יכולתו בגיל 12 ומאז אנחנו בירידה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי שאסף מביא לפה הוא באמת את עוצמת הגיל הצעיר, ואני רוצה לדבר על זה. אדם שבשנות ה-20 שלו מחליט להיכנס לחיים הפוליטיים, שהופך להיות סגן ראש העיר הצעיר ביותר של העיר תל אביב, שנכנס קודם כול לתוך העולם הזה שכל אחד ואחת פה באולם מכירים אותו: יש לו מחירים, יש בו מגבלות, יש בו בסופו של דבר קשיים בחיי היום-יום שקשה לקחת אותם,

אני אומר, האנשים שבאו לפה בגיל יותר מבוגר עם חיים וקריירה במקומות אחרים. כשאני מסתכל על זה, אני אומר: בן אדם שמחליט את זה והולך קדימה, יש בו אש בפנים.

הוא יכול לעמוד פה ולתבל את דבריו בהומור, אבל הוא לוקח על עצמו את השליחות הציבורית בגיל שבו אנשים אחרים מעדיפים, אני לא רוצה להגיד לעשות לביתם, אבל מעדיפים לקחת את זה למקומות שיש בהם הרבה יותר נוחות והרבה יותר גמול מאוד פשוט, ובעיקר יותר פרטיות,

אני לא יכול להגיד פרטיות על מי שלדעתי סמוך על שולחנה של אושיית האינסטגרם מספר אחת בארץ, אבל אני מדבר על אסף. והדבר הזה ראוי להערכה. והוא ראוי להערכה גם מפני שזה תחילתה, אני מקווה, של קריירה ציבורית ארוכה, שבה באמת תספיק דברים שאנחנו, שהגענו לפה בגיל יותר מבוגר כבר לא נספיק, פשוט מפני שלא יהיה לנו זמן. אז בתור סגן ראש העיר תל אביב אסף הוביל סיעה שנקראה "רוב העיר" אבל בעיקרה הייתה סיעה שביטאה את הקול הצעיר של תל אביב בשנים שבהן תל אביב, וכשאני גרתי בה בגילים הצעירים יותר היא הייתה עיר של מבוגרים והייתה עיר שלא ראית עגלות ילדים בשדרות שלה, הופכת, והוא שותף מלא לזה, במאבקים על דיור בר-השגה חינוך, ועל זכויות הקהילה